יש כל מיני קטגוריות,

- - - מה שמתכתב עם מרכז חייו בארץ - אתם יודעים יותר טוב ממני - אם יש מישהו שנמצא בחו"ל ומשפחתו

עיקר חייו פה